בוקר טוב, היום יום שני, כ"ב באייר התשפ"ב, 23 במאי 2022. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. על סדר היום: בקשת המשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון, שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשפ"ב-2022 (מ/1544), לפני הקריאה הראשונה. אנחנו נשמע תחילה את נציג משרד המשפטים, עו"ד אסף גרינבאום, יועץ מקצועי לשר. אסף, בבקשה. יש לנו פה הצעת חוק ממשלתית, שלמעשה מוארכת כל חמש שנים משנת 1967. למעשה, כבר 55 שנים מאריכים את הוראת השעה הזו. הוראת השעה הזו מסדירה את כל הסדר הציבורי והמשפטי באיו"ש. יש פה הוראות חוק שהן מאוד קריטיות לסדר הציבורי ביהודה ושומרון. בכלל זאת,

חוק העונשין הישראלי מוחל על אזרחים ישראלים שמתגוררים באיו"ש מכוח תקנות שעת חירום האלה. כל ההסדר הזה שאסירים ביטחוניים מרצים את עונשם בבתי סוהר שנמצאים במדינת ישראל נעשה מכוח תקנות שעות החירום הללו. החשיבות והדחיפות של ההצעה הזו ברורה לכולם. בסוף חודש יוני הוראת השעה הזו תפקע, ולכן גם בגלל חשיבות הנושא, וגם בגלל הדחיפות, יש חשיבות גדולה להביא את ההצעה הזו כמה שיותר מהר למליאת הכנסת ולאשר אותה. אני רוצה להבין את סדר הדברים בבקשה להקדמת הדיון. כי אם הבקשה הזו לא היתה מתקבלת, אפשר היה להתחיל לדון בזה ביום רביעי הקרוב כי צריך 48 שעות ברגע הנחה על שולחן הכנסת. היום מניחים על שולחן הכנסת את הצעת החוק לאחר שזה עבר אישור הממשלה, ועל פי תקנון הכנסת אפשר לדון בזה אחרי 48 שעות מיום ההנחה. הם מתכוונים להצביע על זה היום במליאה?

מי אמר את זה? למה הנהלת הקואליציה לא יודעת מזה בכלל? מי דיבר על זה בכלל? מי אמר שמצביעים על זה היום במליאה? יש לנו את ממדים ללימודים, 18 שעות דיבור על הסתייגויות. מתי מביאים את זה? אבל אם אנחנו צריכים להצביע על פטור מחובת הנחה, אז יכול להיות שפשוט נצביע על הפטור וזה הכול.

פטור מחובת הנחה אומר שהממשלה רוצה להביא את זה או היום או מחר. האם זו הכוונה?

אני לא יודע על זה. אתה יודע על זה? יש לך תשובה לשאלת חבר הכנסת גינזבורג? אתמול בממשלה דובר על זה שההצעה הזו תובא כבר היום, אחרי ממדים ללימודים, אני מבין.

בתוך הקואליציה על כך שההצעה הזו תבוא. שוב, מדובר בהצעה דחופה. מה זה "דחופה"? מתי פג התוקף של זה? בסוף יוני. סוף יוני זה דחוף? ואם יתחילו לדון בזה ביום שני הבא? צריך להעביר את זה בשלוש קריאות. אני מבין. אנחנו יודעים איך הדברים עובדים. אם זה יעלה להצבעה בקריאה ראשונה ביום שני הבא ויתחילו לדון בזה? באיזה ועדה זה אמור להיות נדון? זה כנראה יגיע לחוקה או לחוץ וביטחון? אוקיי. יתחילו לדון בזה וידונו בזה שבוע-שבועיים. עוד אין לך אפילו אמצע יוני. אבל תשכח שיש לך גם את חג השבועות. מה זה קשור? יש לנו היום דיון של 18 שעות. למה צריך להביא את זה? מה מטריד אותך כרגע? אני רוצה לדעת מה הדחיפות כשזה פוקע

למה להביא את זה היום? משבוע הבא יש שלושה שבועות להעביר את זה.

יושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת אורבך וכרגע נתבקשתי. חבר הכנסת פינדרוס, אתה רוצה להתייחס? אני רוצה לשאול את נציג משרד המשפטים אם הוא כרגע מנהל את המשא ומתן הקואליציוני בין גדעון סער לגנץ. הדבר הזה עלה בישיבת הממשלה אתמול. הממשלה החליטה על קיצור על תקופת הערר לגבי הצעת החוק הזו. כמו שאמרתי, זו הצעת חוק שמאריכים אותה כבר 55 שנה כל חמש שנים. זו הצעת חוק קריטית. אין פה שום מקום, לא לדחיות ולא לעיכובים. השאלה היתה אחרת. השאלה היתה האם הממשלה תיאמה את זה מול ראשות הקואליציה להביא את זה היום להצבעה. זו היתה שאלת חבר הכנסת גינזבורג.

חבר הכנסת גינזבורג, הוא משיב שזה תואם. יש לנו היום בשעה אחת ישיבת קואליציה. יכול להיות שבהנהלת הקואליציה נקבל עדכון, וכך הדבר הזה יובא לידיעת שאר חברי הקואליציה. חברת הכנסת בן ארי, בבקשה. אני רוצה לדעת למה האירוע הזה היום צריך לעכב אותנו בשלוש שעות. אני מבקשת בהנהלת הקואליציה להעביר את זה לשבוע הבא. יש לנו היום 18 שעות של דיון. אבל זה לא מעכב. הוא אמר בפירוש אחרי חוק ממדים ללימודים, ששם אני מבין שיש סדרי דיון ארוכים. אין בעיה. אבל האם אתה חושב שאנחנו צריכים להישאר עוד אחרי שאנחנו עוברים לילה לבן? זה סוף יוני,

אבל בכל קריאה ראשונה אפשר להתייחס לעיכוב.

לא משנה. זה לא מקובל עליי, ואמרתי זאת לאיתן. חברת הכנסת בן ארי, אני רוצה לחדד שהצעת החוק הזו היתה אמור לעלות כבר לפני שבועיים. מדובר בהצעת חוק שיש לה השלכות כבדות משקל, זו לא הצעת חוק רגילה בהקשר הזה. אנחנו לא מתנגדים לזה. לא אמרתי שהחוק לא טוב, אמרתי שיש לנו היום 18 שעות דיון ולילה לבן. זו עמדתי, אפשר להתקדם.

חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה. אני רוצה להבין. החוק הזה הוא חוק ליהודים וערבים ביהודה ושומרון או רק ליהודים? עד כמה שאני יודע, מחוז ש"י לא נכנס לכפרים לא יהודים, אז על מי זה חל? לישראלים. זה לא כל כך מדויק. המשטרה נכנסת לבצע פעולות חקירה על עבירות שבוצעו בשטחי מדינת ישראל. הדבר הזה, למשל, נעשה מכוח התקנות האלה. לכן, החשיבות פה היא אדירה ואי אפשר לדחות את זה. זה לא סובל דיחוי. החוק הזה חל על כולם בשטחי יהודה ושומרון או רק על יהודים? על ישראלים. זה חל על ישראלים. אתה מתעקש לשאול על לאום של אזרח ישראלי. מדובר על אזרח ישראלי.

אם אני נולדתי ביהודה ושומרון אני אזרח ישראלי אם אני יהודי. ואם אני ערבי שנולד ביהודה ושומרון, אני לא ישראלי? יש לך אזרחות או אין לך אזרחות? מה השאלה? קיבלת תשובה שלוש פעמים שמדובר על אזרחים ישראלים. המשטרה לא נכנסת. לא חוק השבות. שאלתי על מי זה חל.

אני אומר שלא צריך להיות לפי חוק השבות אלא הכול צריך להיות לפי מי שגר שם. זה חל על ישראלים. אני אדייק. יש כל מיני הוראות שחלות מכוח החוק הזה. למשל, תחולת חוק העונשין על אזרחים ישראלים שמתגוררים באיו"ש. אבל יש הוראות נוספות שחלות גם על תושבי האזור שאינם ישראלים. כמו למשל, ההסדר הזה שפלסטינים שנשפטו בבתי דין צבאיים מרצים היום את עונשם בבתי הכלא בתוך מדינת ישראל מכוח החוק הזה. יש פה שלל נושאים שמוסדרים. גם היחסים בין הרשות הפלסטינית למדינת ישראל בכל הנוגע לעזרה הדדית. הדבר הזה הוא מכוח תקנות שעת חירום אבל המציאות הזו שמחוז ש"י פועל רק בתוך יישובים בתוך גדרות ולא ביישובים הערבים ליד,

אתה מכניס אותי פה לפרטים שאני לא מספיק בקי בהם.

אם החוק הזה לא עובר, אז המשמעות היא שפלסטינאים נשפטו בבית דין צבאי על עבירות כאלה ואחרות יצטרכו לרצות את עונשם במתקני כליאה אחרים שלא בתוך מדינת ישראל, ואין כאלה, מלבד כלא עופר, שלא בנוי להכיל את כל העצירים או האסירים האלה.

כדי שיוכלו לכלוא אותם במגידו ובמקומות כאלה, צריך להמשיך את החוק הזה כי אחרת יצטרכו להביא את כולם רק למתקן היחידי שקיים, והוא כלא עופר, שהוא לא בנוי לקליטת כל האסירים בתנאים הפיזיים שלו,

החוק הזה נדרש. אין ויכוח לגבי חשיבות החוק. הוויכוח הוא רק על סדרי הדיון של המליאה. יש פתרון לחוק הזה והוא להחיל את החוק הישראלי ביהודה ושומרון. זה נמצא בוועדת הכנסת והיא עדיין לא קיבלה החלטה. חברת הכנסת שירלי פינטו, את רוצה להוסיף או שנעבור להצבעה?

להצבעה.

נעבור להצבעה. מי בעד?

חמישה בעד. אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת החוק עברה בוועדה וקיבלה

אני בעד כי חברת הכנסת ג'ידא זועבי ואחמד טיבי ביקשו ממני להיות בעדה. בקשה אחרונה של טל גן צבי ולכבודו.